שלום, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14), שר נוסף במשרד וכשירותם של שרים, לקראת ההצבעה לאישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. לפני הצבעה גור, בבקשה תקריא לנו את הנוסח החדש ולאחר מכן הצבעה. הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14). 1. בחוק־יסוד: הממשלה (להלן חוק היסוד), בסעיף 5(ג), אחרי "שר בלי תיק" יבוא "או שר נוסף במשרד כמפורט בסעיף 24א". 2. בסעיף 6 לחוק היסוד, (1) בסעיף קטן (ג)(1) אחרי "לעונש מאסר" יבוא "בפועל" ובמקום "או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר" יבוא "בפועל"; (2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: (ו) לעניין סעיף זה, "מאסר בפועל" לרבות מאסר על-תנאי שהופעל, "עבירה" כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל." 3.בסעיף 13(ד) לחוק היסוד, אחרי "התפקידים" יבוא "או תחומי הפעילות". 4. בסעיף 15 לחוק היסוד, אחרי "ועל תפקידו" יבוא "או על תחומי הפעילות שבאחריותו". 5. אחרי סעיף 24 לחוק היסוד יבוא: "שר נוסף במשרד 24א. במשרד שממונה עליו שר יכול שיתמנה שר נוסף,

בכפוף לשר הממונה על המשרד, לתחומים מסוימים בתחומי הפעילות של המשרד." 6. בסעיף 31 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: (ג1) הממשלה רשאית, באישור הכנסת, להחליט כי שר ישמש כשר נוסף במשרד ולקבוע תחומים מסוימים מתוך תחומי הפעילות של המשרד שאותו שר יהיה אחראי להם, בכפוף לשר הממונה על המשרד, בהתאם להוראות סעיף 24א. (ג2) הממשלה רשאית, במשרד שמכהן בו שר נוסף, להעביר תחומי פעילות בינו ובין השר הממונה." 7. בסעיף 43ד(ו) לחוק היסוד, אחרי "על תפקידו" יבוא "או על תחומי הפעילות שבאחריותו". 8. תחילה. תחילתו של חוק יסוד זה ביום קבלתו בכנסת. התייעצות סיעתית. חמש דקות. 12:52 הצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:47 ונתחדשה בשעה 12:52.) אנחנו עוברים להצבעה לאישור הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: הממשלה (תיקון שר נוסף במשרד וכשירותם של שרים), אישור החוק לקריאה שנייה ושלישית.

תתביישו. הצבעה בעד ההצעה 6 נגד - מיעוט נמנעים אין ההצעה אושרה.

רביזיה בשעה 13:30

לא על כך תהיה תפארתכם. (הישיבה נפסקה בשעה 13:02 ונתחדשה בשעה 13:36. ) חברים, אני מתכבד לחדש את ישיבת הוועדה לדיון ברביזיה

לפני שאתן לקריב לנמק את הרביזיה אני רוצה לומר,

שסיימנו חקיקה בצורה רצינית ומעמיקה, שעושה פה סדר.

הוא חוק שמקרין לנבחרי ציבור שגם אם הם ימעלו או

מכוח דיני מדינת ישראל, יהיו בבית הזה חברי כנסת שיעשו את כל המחטפים הפוליטיים הנדרשים ואת

לא רציני,

מה המטרות שעומדות מאחורי החוק הזה. במקום לבוא באומץ וביושרה לציבור הישראלי ולנבחרי הציבור בבית הזה ולומר שאתם מכופפים את חוק

הממשלה על-מנת לעמוד בהבטחות שלכם אנשי הליכוד, לשותפים, הבטחות שדורסות כל נורמה של מינהל תקין, של מינהל הגיוני ולכן של טוהר מידות. לשחיתות

וכפי שאמרנו לאורך כל הדיון,

הסוגיה הזו שאתם מכשירים היום תעלה בחיי אדם. זו המשמעות של התיקון המביש

תודה רבה. החוק עבר. אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שהיו פה מהקואליציה והאופוזיציה. יישר כוח שעלה בידך. תודה רבה אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שהיו פה מהקואליציה והאופוזיציה שהיו פה ובפרט לחברי הוועדה. אני רוצה להודות אישית לחברי הוועדה מטעם הליכוד בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי וטלי גוטליב סגניתי האלמותית. תודה רבה למי שעבד קשה מאוד, למנהל הוועדה איל, לסגנו אלירן, למזכירי הועדה אבירן וחנה ולדוברת הוועדה רונית גל וצוות הדוברות, ליועץ המשפטי לועדה גור בליי וליועצות המשפטיות טליה ג'מאל וניצן רוזנברג, לצוות הפרוטוקולים, לעובדי הכנסת, לסדרנים, לעובדי המשק ולמשמר הכנסת. תודה למזכירות סיעת הליכוד דניאל ודנית, מנהלת סיעת יהדות התורה טייבי ולכל צוותי סיעות הקואליציה.

מיוחדת ליועצים שלי יקיר כהן, אברהם חסון ואלעד זמיר, נתראה ביום שני במליאת הכנסת לקראת אישור החוק, באופן מיידי ועם הצבעתו ביום שלישי.

להצבעה. מי בעד הרביזיה ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? אין נמנעים. הצבעה בעד הרביזיה 8 נגד 9 נמנעים אין הרביזיה לא נתקבלה. הרביזיה נפלה. החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. כל הכבוד לשלמה קרעי שעשה את הבלתי אפשרי בוועדה הזאת. הישיבה ננעלה בשעה